אני פותח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט בה נקיים הצבעות על מה שכבר הוקרא והוסבר. יש לנו גם תקנות חדשות שהגיעו ועליהן דיברנו הבוקר. התקנות של אילת בהמשך לחקיקה שחוקקנו בחוק הסמכויות לגבי הנושא של איים ירוקים, הנושא של גני החיות והספארים למיניהם והנושא של תל מונד, תקנות לגבי הבחירות בתל מונד. על זה נצביע עכשיו, כולל על הדברים שכבר דנו בהם הבוקר. יש נושא נוסף שאני מקווה שיגיע עוד הערב. אני רוצה להודות לשר הבריאות ולצוות שלו. הנושא שהעלינו הבוקר עת הייתה כאן דוקטור שרון אלרעי לעשות שני סוגי חנויות, חנויות עד גודל מסוים וחנויות גדולות יותר כאשר בגדולות יותר יוכלו להיכנס עד עשרה אנשים. תכף נרחיב על זה אבל בכל מקרה כרגע התקנות עוד לא נמצאות אצלנו. יש מאמץ כרגע לנסות להעביר את זה בממשלה ואם נצליח, עוד הערב אני אכנס את הוועדה על כל חלקי, ומיקי, אם לא תוכל להגיע, ברשותך אני אקים את הדיון לבד כי דברם טובים מרשים לי לעשות לבד. אני מקווה שנוכל לאשר את זה עוד הערב. אני תכף נקריא את התקנות על אילת. נמצא אתנו ב-זום ראש עיריית אילת שאני מבין שתכף נכנס לישיבת מועצה ולכן אולי נעלה אותו קודם ואחר כך נעשה את העבודה שלנו ונאשר את זה. אדוני היושב ראש, שלום לך. שוב אני רוצה לומר תודה על העבודה המאומצת ולומר גם שלום לחבר הכנסת מיקי לוי. אני חושב שחוץ משניכם אין יותר חברי כנסת ברגע זה. באמת תודה רה. אנחנו נערכנו כנדרש לפתוח את העיר ואנחנו שמחים לומר שבסך הכול אנחנו מתמודדים עם האתגר בסדר. אני מעריך שעד יום שישי בעזרת השם אנחנו כבר נדע שהמכונה הזו עובדת כמו צריך. אני ראיתי את הנושאים. יש לנו מה לומר אבל אני מציע שכרגע כל מה שאני אומר לכם, אני אברך אתכם כי הנושאים שאני מתכוון להמשיך ולהעלות ובסיור שהיה כאן עם שר הבריאות, הוא היה אתמול בסיור ארוך ובהמשך הצטרפה אליו שרת התיירות יש לנו כמה נושאים וביניהם גם הנושא של החלק הפנימי של המסעדות שביקשו שניתן קצת זמן להתארגן לעניין הזה. גם החלק של אוכלוסיית המורים שגרה במועצה אזורית חבל אילות.

יש לנו מעל ל-100 מורים שגרים במועצה אזורית חבל אילות וצריכים להיכנס ויש להם בעיה עם הבדיקות, אתגר שנצטרך לתת לו פתרון. יש עוד כל מיני נושאים קטנים שאני מקווה שתוך כדי נדע לתקן אותם ולשנות אותם. בסך הכול אומר לכם בנקודת הזמן הזאת תודה. אני מאוד מאוד מקווה שנצא לדרך יותר טובה.

תודה רבה ושיהיה לך בהצלחה. אני בטוח שגם היום אתה יודע, אני בטוח שגם סיפרת את זה לתושבים שלך, שבעבודה המאומצת שהייתה כאן בוועדה הנושא הכול כך חשוב הזה של המעטפת נכנס לפעולה, לא באופן מלא וידענו שהוא גם לא יהיה מלא מלא, אבל לאט לאט הוא משתלב בתוכו כי זה היה בעצם כל ההיגיון של האי הזה. לכן עמדנו על כך שזה יהיה בתוך החוק ואני שמח שזה קרה. אני שמח שגם אחרים גוזרים את הסרטים אחר כך כי התפקיד שלנו הוא להיות הפועלים השחורים ולעשות את העבודה באהבה גדולה.

תודה רבה לכם ואנחנו נמשיך. שיהיה לכם בהצלחה. בהצלחה. מיקי, תודה רבה. מגיע לו. צריך להקריא את התיקון החדש. בישיבות של שבוע שעבר הקראנו ודנו בתיקון 9 והתיקון לתיקון 9. בבוקר הקראנו ודיברנו על תיקון 10 ו-11 והתיקון החדש שהגיע אחר הצוהריים הוא תיקון 12. כמו שציין היושב ראש, הוא מעלה שלושה דברים. הוא עוסק בפתיחה של מה שנקרא המעטפת, הדברים הנוספים באילת, בנושא של התאמה לבחירות המוניציפאליות, הקלפיות לנושא של הקורונה ובפתיחה של גני החיות והספארי. אולי אני אקריא את כל התקנות ואז יסבירו נציגי הממשלה את ההוראות.

את שלושת התקנות. זה קובץ אחד. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 12) (תיקון), התשפ"א-2020 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4,

25 ו-27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) התש"ף-2020 ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה: בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראתך שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף-2020 (להלן התקנות העיקריות), בתקנה 7(9) לפני "שמורת טבע וגן לאומי" יבוא "גן חיות, ספארי וכן".

המשולב. זה מוסיף את פתיחת גני החיות הספארי לשמורות טבע וגנים לאומיים. אחרי תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא - זאת בעצם התוספת העיקרית שקשורה בנושא של אזורי תיירות מיוחדים, אילת ועין בוקק. "9א.תנאים להפעלת מקום ציבורי או עסקי באזור תיירות מיוחד על אף האמור בתקנה 7, באזור שהוכרז כאזור תיירות מיוחד לפי סעיף 12א לחוק (להלן אזור תיירות מיוחד) נוסף על המקומות שהותרה הפעלתם בדרך של פתיחתם לציבור לפי תקנה 7, תותר גם הפעלה כאמור של מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן: בית אוכל בדרך של הושבה במקום למעט בית אוכל כאמור בפסקה (4). אטרקציה תיירותית לרבות אטרקציה ימית או מתקן שעשועים בשטח פתוח ולמעט משחקיה, ג'ימבורי, לפעוטות. בריכת שחייה המצויה במתקן אירוח לשימוש אורחי מתקן האירוח בלבד כפי שהותר בסעיף 12ג לחוק. בפעם הקודמת נפלה טעות סופר וסגרו לי את הבריכות של הפעוטות.

אין הפרדה בין פעוטות לבין זה? אז הבינו שעשו טעות אחרי שנלחמתי. ההורים עם הפעוטות שסיכנו אותם, באו למים עמוקים. אתה מדבר על בתי המלון. גם בבריכות. הכול היה אותו הדבר. אין הגבלה? אין הגבלה.

הפעוטות, אני מודה לכם.

בשם הפעוטות אני מודה לכם. בית אוכל המצוי במתקן אירוח לשימוש אורחי מתקן האירוח בלבד כפי שהותר בסעיף 12ג(א) לחוק. מחזיק או מפעיל של מקוום ציבורי או עסקי המפורט להלן המצוי באזור תיירות מיוחד לא יפעל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור אלא בכפוף להוראות תקנה 8 ולהוראות המפורטות להלן לצדו. בית אוכל, כאמור בתקנת משנה ׁ(א1) - בדרך של הושבה בשטח פתוח בלבד. המפעיל של המקום יציב את השולחנות במרחק שלא יפחת מ-2.5 מטרים בין שולחן לשולחן. בכפוף להוראות המנהל ובכלל זה מניעת תנאים תברואתיים לשמירה על היגיינה. אטרקציה תיירותית כאמור בתקנת משנה (א)(2) בכפוף להוראות המנהל ובכלל זה לעניין שמירה על היגיינה, ניקוי וחיטוי. בריכת שחייה כאמור בתקנת משנה (א)(3) בכפוף להוראות המנהל ובכלל זה לעניין ניקוז, חיטוי ושמירה על היגיינה. מפעיל מזנון בשטח בריכה לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח המזנון וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים. בית אוכל, כאמור בתקנת משנה (א)(4) המפעיל של המקום יציב את השולחנות במרחק שלא יפחת מ-2.5 מטרים בין שולחן לשולחן. בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין אופן הגשת המזון, תנאים תברואתיים ושמירה על היגיינה. יש שתי שאלות שעולות כאן ואולי אני אשאל אותן לפני שנמשיך בהקראה. בדרך שדל הושבה בשטח פתוח, הכוונה להבדיל מ-בופה? הכוונה היא להבדיל מ-טק אווי שמותר בכל הארץ. כאן מותר גם בדרך של הושבה בשטח פתוח. לא רצינו לכתוב הושבה במקום. שאלה נוספת. למה לגבי מפעיל המזנון בשטח הבריכה יש איסור להציב שולחנות? מה ההיגיון? אם אתה מאפשר מסעדה בשטח פתוח, המזנון הזה הוא כמו מסעדה. זה גם שטח פתוח בבריכה. למה להפריד ביניהם? הרעיון הוא לצמצם סיכונים היכן שאפשר. בכל פעילות של ישיבה במסעדה יש סיכון בריאותי,

אני אעצור אותך. אני מבין את ההיגיון. כאן אתה בתוך המלון ובמלון יש לך חדר אוכל. הבריכה היא בתוך המלון, היא לא בריכה נפרדת ולכן הם אומרים כמה שפחות. נתנו לאנשים את מה שצריך אבל מסעדה, זה משהו אחר. אני מציע למען תושבי אילת, בואו נתקדם עם זה. אני חשוב שיש בזה הגיון. סליחה שעברתי לרגע לצד הבריאות. לא יכולתי להסביר את זה טוב יותר. על אף האמור בתקנה 9, במקום ציבורי או עסקי המפורט להלן, המצוי באזור תיירות מיוחד, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום למעט עובדי המקום כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המפורטת להלן לצדו: חנות רחוב כאמור בתקנה 7(1)(ב) מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל שבעה מטרים רבועים בשטח המקום או על 20 אנשים לפי הנמוך מביניהם ובכל מקרה לא פחות מארבעה אנשים.

שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון,

שטחי תפעול וכיוצא בזה. בית אוכל כאמור בתקנת משנה (א)(1), מספר אנשים השוהים במקום לצורך ישיבה במקום לא יעלה על 50. אטרקציה תיירותית כאמור בתקנת משנה (א)(2), מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל שבעה מטרים רבועים בשטח המקום או ל-10 אנשים במבנה ו-20 אנשים בשטח פתוח לפי המקל מביניהם ואולם בכל מתקן בשטח האטרקציה, בכל יחידה נפרדת שלו, ישהה אדם אחד לכל היותר או אנשים הגרים באותו מקום או אנשים השוהים יחד ביחידת אירוח כהגדרתה בהגדרת מתקן אירוח בחוק.

שטח מקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה. בריכת שחייה, כאמור בתקנת משנה (א)(3), מספר השוהים במי הבריכה לא יעלה על יחס של אדם לכל שישה מטרים רבועים ובבריכה מחולקת למסלולי שחייה התפוסה לא תעלה על שני שחיינים בכל מסלול שחייה. בית אוכל, כאמור בתקנת משנה (א)(4), מספר אנשים לא יעלה על 50 אחוזים מהתפוסה המותרת לפי רישיון עסק. על מקום מהמקומות המפורטים בתקנת משנה (ג) יחול האמור בתקנה 9(ב) בשינויים המחויבים. זאת בעצם החובה להציב שלט לגבי התפוסה. בתקנה 13(א) לתקנות העיקריות בפסקה (11), אחרי "כאמור בתקנה 9(א) יבוא: "אחרי כאמור בתקנה 9א(ג)" ואחרי "מפעיל חנות רחוב" יבוא "שלא באזור תיירות מיוחד". לפני פסקה 12ב יבוא : "12(א1)המפעיל בית אוכל בהושבת אנשים במבנה בניגוד לתקנה 9א(ב)(1א)". בעצם העבירה היא שאם אתה מושיב אנשים בתוך המבנה ולא בשטח הפתוח. במסעדות, באזור התיירות, הקנס הוא 5,000 שקלים, אם אתה מושיב אנשים בפנים ולא בחוץ.

כי מבחינתנו זה דומה להפעלת מקום שאסור לך להפעיל. בתקנה 18(2) לתקנות העיקריות, אחרי תקנה 13(א2)(12) יבוא 12(א1ׂ). כאן אנחנו עוברים להוראה של תל מונד. אחרי תקנה 25 לתקנות העיקריות יבוא: "26.הוראת שעה,

בתקופה שמיום ד' בכסלו תשפ"א (20 בנובמבר 2020) עד יום ט"ז בכסלו תשפ"א (2 בדצמבר 2020ׂ) יראו כאילו בתקנה 7 בסופה יבוא - (14) מקום קלפי שקבע מנהל הבחירות לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות) תשכ"ה-1965. בתקנה 8(4) בסופה בא "(ג)לעניין מקום שהוא מקום קלפי לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, יחולו פסקאות משנה (א) ו-(ב) בשינויים אלה המחזיק או המפעיל של המקום או מי מטעמו ישאל את הנכנסים למקום הקלפי את השאלות של פסקת משנה (א)(2) ו-(3) בלבד. השיב אדם בחיוב על השאלה שבפסקת משנה (א)(2) או שנמצא כי חום גופו הוא 38 מעלות צלזיוס ומעלה במדידת חום כאמור בפסקת משנה (ב), המחזיק או המפעיל של המקום או מי מטעמו יתיר את כניסתו אם אותו אדם הציג אישור החלמה או ממצא שלילי לאלקוב לבדיקת PCR שביצע ביום הבחירות ובמקרה שהחום החל לפני יום הבחירות, אם הציג ממצא שלילי לאלקוב בבדיקת PCR שביצע לפני יום הבחירות ולאחר הופעת החום. נקבעה קלפי ייעודית לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, לא יחולו עליו פסקאות משנה (א) עד (ג). התוספת השלישית לתקנות העיקריות - לפני פרק 12ב יבוא: 12א(1), 13א(1) 5,000. זה הקנס על הושבת אנשים במסעדה. עולות כאן לגבי אילת ועין בוקק כמה הבהרות. אני מבין שהחנויות, בניגוד לגישה שנראה בהמשך, חנויות הרחוב, זה הולך לפי הנמוך מבין שני הערכים.

יש כאן בעצם שני מודלים. באטרקציות זה המקל מבין שני הערכים ובמסעדות זה לפי הנמוך.

את יכולה לומר כמה מילים על הדבר הזה. במסעדות זה בכלל בלי קשר לגודל. זה מספר קבוע. אתם יכולים להסביר על שני הדברים האלה? זה בית אוכל, מספר אנשי היושבים במקום. אתם עושים הרבה מאוד וריאציות. יש לכם בחנויות שני ערכים, מספר אנשים לפי הנמוך, באטרקציות זה לפי הגבוה, במסעדות זה 50 אנשים ובמסעדות במלון זה 50 אחוזים מהתפוסה.

את זה אתה רוצה שנסביר היום? כן. אני מבקש בקצרה. אני אתייחס למסעדות. אנחנו עושים הבחנה בין המסעדות שפתוחות לכל הקהל הרחב, גם לתושבים וגם לאורחים, ושם המגבל היא ל-50 אנשים בחוץ. המסעדות שבתוך המלון, הן יכולות גם בפנים ועד 50 אחוזים. זה דומה למה שהיה עת הותרו המלונות בתקופה שלפני הסגר האחרון. אז היה 35 אחוזים. זה עלה ל-50 אחוזים. זה בתוך המלון.

בתוך המלון. כולל הושבה בפנים. זה לעניין המסעדות. לעניין מסעדות שהן לא במלון, זה 50 בלי קשר לגודל. אבל אם אלה שני חללים,

זה 50 פר מסעדה? 50 פר מסעדה בחוץ. לעניין ההבדל בין האטרקציות לחנויות, החנויות הן במבנה ולכן ההגבלה היא

האטרקציות בגלל שהן בחוץ, ההנחיה היא המקלה יותר. כל האטרקציות הן בחוץ?

רק בחוץ. האטרקציות הן כמו שמורת טבע וגני חיות וספארי.

תנאי של חנויות חיוניות. זה בעצם התנאי הגנרי שנצמדנו אליו. החנויות, כמו שסתיו אמרה, הן במבנה. את יכולה להסביר את ההוראה לגבי הנושא של הבחירות? מה הכוונה? יש התאמה של ההוראות של תקנות הגבלת פעילות לסיטואציה של קיום בחירות ברשויות המקומיות, במקרה הזה בחירות בתל מונד. דבר ראשון, עצם ההפעלה של מקום הפתוח לציבור שיש בו קלפי כי ברירת המחדל כרגע בחוק שאסור לפתוח מקום הפתוח לציבור.

התאמה של התנאים שקבועים בתקנה 8, תנאי התו הסגול, יש את חובת תשאול שמי שעונה בחיוב על אחת השאלות, שנכנס למקום פתוח לציבור, צריך למנוע את כניסתו. בעצם קבענו שישאלו אותו רק הוראות שמי שעונה עליהן בחיוב צריך בידוד ובמקרה הזה, אדם שצריך בידוד יש קלפיות ייעודיות שגם זה מוסדר כאן לאנשים שצריכים בידוד. כלומר, לא שואלים את השאלה האם אתה משתעל. נכון, כי לפי צו בידוד בית, כדי לא למנוע מאדם לממש את הזכות שלו להצביע. שואלים רק את השאלות של החום והם נחשפת לחולה. נכון, ואז אם כן, הוא צריך בידוד. יש רק את הסייג שאם הוא מציג בדיקה, זה תואם את ההוראות בצו בריאות העם שאדם שיש לו חום אבל הוא מציג בדיקה שלילית, אנחנו יודעים שזה לא קשור לקורונה. רק זה או גם אם הוא מגיש אישור מחלים? יש אישור החלמה. אתם מתרגלים לאט לאט לעניין הזה.

תתחילו להתרגל. זה הולך להיות בגדול. אתם מדברים על בדיקת PCR שביצע ביום הבחירות. זו בדיקה שקיימת? מקבלים תוצאה באותו יום? הכוונה היא רק לעשות את ההתאמות, את החיבור למה שמופיע בצו בידוד בית. שלא יצא שאנחנו אומרים כאן משהו שהוא מחמיר על ההוראות. אבל אין כוונה להשמיש כאן בדיקות מיידיות.

הכוונה לא לשלוח בגלל הבחירות אנשים להיבדק. חייבים להעלות את אחוז ההצבעה שם כדי שיהיו הרבה בדיקות. כנסים ואירועים, אני מדבר על אזורי תיירות מיוחדים. בשלב הזה לא. לא בגלל שהתוקף של התקנות באופן כללי הוא לשבועיים. בלי קשר אנחנו חושבים שזה סוג של פיילוט. הכוונה היא באמת לבחון לפחות בהתחלה אחת לשבועיים ולראות אם אפשר אולי להקל יותר. למה אי אפשר ללכת על אותו הגיון של חדר אוכל, ללכת על כינוס, ואפילו להחמיר בזה יותר. אותו עקרון של לצמצם היכן שלא חייב. אנשים נמצאים בתוך בית המלון, הם בתוך הבניין הזה ואתם יוצאים מהנחה שבית המלון יקפיד על הדברים הללו כי הוא לא ירצה להפסיד. יש מול מי לתבוע ומול מי לתת קנס ומול מי להתריע. לכן אני חושב שכן יש מקום שיהיה אפשר לעשות כנסים באולמות שמיועדים לכך עד 50 אחוזים מתפוסת האולם ובתנאי שיושבים במרחק אחד מהשני. החשש שלנו הוא לא שיפרו את ההנחיות. כרגע רצינו לאפשר את המעטפת ההכרחית החיונית במקומות בהם אפשר כרגע לוותר. אלה לא דברים שיפגעו במתווה. כרגע החלטנו לשים אותם בצד. כינוס בבריכה יהיה אפשר לעשות וגם בחדר האוכל. התקהלות באופן כללי, יש אתה הגבלה. אי אפשר לעשות חתונה של 50 אנשים בבריכה. עוד פעם פחד הזה מהחתונות. לא חתונה.

נראה לי שבמדינת ישראל חלק גדול יישארו רווקים הרבה זמן. להגיד את המילה חתונה, זאת טראומה. נכון שהיא גורם הדבקה שיכול להיות אבל אם תסדירו את זה,

בסדר. אני מבין שבלובי של המלון לכאורה אין בעיה. אני לא אומר את זה כיושב ראש ועדה אלא אני מספר עכשיו לחברים שלי. לדעתי זאת טעות. אני מקבל את מה שאת אומרת, אתם רוצים לראות איך זה יהיה בהתחלה, ואני לא רוצה לעכב את אילת ואת ראש העיר, אבל אני חושב שבהחלט אתם צריכים לחשוב על משהו פרקטי עם הגדרה ועם אחריות של בית המלון על הדבר הזה. תאמיני לי, הם יקפידו על זה יותר ממה שאתם חושבים. נכון. בית מלון הוא מקום שגם מתכנסים לשמוע הרצאה. אפשר לומר לא הופעות מוזיקליות, הרקדות או דברים מהסוג הזה. זאת ההצעה שלנו לקראת הסיבובים הבאים עת ניפגש כאן בשולחן העגול הזה. מיקי, אנחנו עובדים אתם בסבלנות. אני מסכים. ברגישות אבל גם בנחישות. הקראנו את כל המערכת שנמצאת כאן. אני אדבר אחרי ההצבעה אז נברך על המוגמר. אין מארבי בטן. הולכים רק עם השכל הישר וזאת ההזדמנות שלי לשבח אותך על כך כי לפעמים אתה גם חוטף על זה. כשמפעילים את השכל הישר, מצליחים וי שלך הרבה הצלחות. אתה חוזר הרבה פעמים הביתה עם סל של הצלחות לציבור ויש לך מה לומר בבית. גם אני קצת אחריך מנסה להגיד את זה. אנחנו נעבור להצבעה על תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 3),

מי בעד? מי נגד?

הצבעה בעד פה אחד אושר אושר פה אחד. אני מעלה להצבעה את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 9),

זה החלק שלא הלך למליאה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה בעד פה אחד אושר אושר פה אחד. אני מעלה להצבעה את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 9), התשפ"א-2020.

מי נגד?

בעד פה אחד אושר אושר פה אחד. אני מעלה להצבעה הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 10), התשפ"א-2020 . מי בעד? מי נגד?

הצבעה בעד פה אחד אושר אושר פה אחד. אני מעלה להצבעה את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 11), התשפ"א-2020, שזה התיקון של אתמול, מה שנקרא ה-ביגים וכולי. הדבר שחשבנו מהתחלה שהיה צריך לעשות אותו אבל מוטב מאוחר מלעולם לא. זה דווקא (10). (11) הוא הארכה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד פה אחד אושר אושר פה אחד. אני מעלה להצבעה הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 12), התשפ"א-2020.

מי נגד?

הצבעה בעד פה אחד אושר אושר פה אחד. אני מקווה שעוד הערב נוכל לקבל את תיקון מספר (13ׂ). העבירו את זה כבר לאישור הממשלה. אנחנו נודיע על מועד הישיבה ומי שיהיה, יהיה.

אני אייפה את כוחי שם הסיעה שלך לפחות ובשמך.

אני מודה לכם. תודה לכולם על העבודה המאומצת. דברי סיום וסיכום,

אני רוצה להודות לך ולצוות הוועדה בכמה וכמה אספקטים. כל המאמץ האדיר הזה שעשינו במשך שבועיים באמת ללא לאות לפתיחת העיר אילת ומלונות ים המלח, כולל כל האטרקציות, כולל כל השירותים מסביב. אדוני היושב ראש, תם ולא נשלם. אפשר לפתוח בתי מלון ולהציל את ענף המלונאות ולעשות את בית המלון כקפסולה. אם אני בא עם משפחתי לבית מלון בתל אביב או לטבריה, אני פשוט לא רציתי לעכב את ההצבעות לטובת אילת, ואני נכנס ונותר שם שלושה ימים כי כל האטרקציות בתוך המלון, אני לא יוצא, המלון הופך לקפסולה. כך נציל את ענף התיירות. אני חושב שצריך לתת את דעתנו לעניין. אתה כראש הוועדה, דבר בבקשה עם שר הבריאות. אפשר להפוך את בית המלון בקפסולה בכל מקום אחר בארץ. מלון שלא יכול לעשות את זה לפי ההמלצה של משרד התיירות, לא יקבל את האישור. אבל אפשר להציל את כל מערך בתי המלון בארץ ואלה הרבה משפחות שאיבדו את מקור פרנסתם. זה לגבי העיר אילת, ענף התיירות ובתי המלון והאטרקציות. יישר כוח ותודה רבה. לגבי פתיחת הספארי. באמת עבודה של חודש ימים. דעתנו לא הייתה נוחה. אני לא הסכמתי לוותר. אמרתי מלכתחילה שצריך להצמיד את זה לגנים הלאומיים. גני החיות הם מקומות ענקיים והם פורקן לילדים שממילא כלואים בבית ולא הולכים לבתי הספר. גם הספארי, כניסה עם מכונית, קפסולה משפחתית. גם גן החיות התנ"כי בירושלים או גן החיות בחיפה, אלה מקומות עצומים עם מרחבים גדולים. אני שמח מאוד שהוועדה הזאת הצליחה להביא את זה לידי כך שפתחנו. אני אפריע לך לרגע. שנינו ראינו הודעה שהגיעה לעוזר שלי, אנונימי, אני לא אומר את השם ואני גם לא ראיתי שם,

שכתב תודה למיקי ולי. אבא לילד על הרצף האוטיסטי, ילד עם צרכים מיוחדים, והוא אומר שמבחינת הבן שלו זאת הצלה ממש. הוא יבוא לגן החיות, לפינת הליטוף, זאת ההצלה שלו. לכן הדבר הזה הוא חשוב. זה מצטרף לכך שפתחנו בוועדה הזאת אישור למטפל עם חיות לילדים עם צרכים מיוחדים. אחד על אחד. הכול משתלב יחד. אני חושב שהוועדה הזו עושה עבודת קודש. אני שמח להיות כאן גם כאורח. אני לא מוותר על זכותי לבוא ולטעון את טענותיי. תודה רבה מכל הלב בשמי ובשם החיות. תודה רבה. אני רוצה לומר מילה אחת לסיכום. שוב, אנחנו נמצאים באיזשהו משא ומתן, בשיח כזה או אחר, לפעמים גם בעימותים כאלה ואחרים, אבל הכול בצורה מתורבתת ונכונה ובאחריות. אני לא משתמש בכוח של הוועדה כדי להפקיע דברים לגמרי. אנחנו מנסים להגיע להבנות. יש פתיחות יותר במשרד הבריאות. אני בטוח שאתם שמים לב שאנחנו יודעים גם לתת לכם את הגיבוי כשצריך ולא רק עכשיו בישיבה הזאת. זאת לא הפעם הראשונה. דברים הגיוניים, דברים שיש בהם הגיון ויש בהם שכל, גם אם קשה לנו לקבל את ההחלטות עליהם, אנחנו מקבלים. אנחנו נמשיך בנחישות וברגישות לטייב את הדברים עד כמה שאפשר. אני אומר מכאן שהנושא הזה של השימוש בבדיקות סרולוגיות, אמר לי אתמול מנכ"ל משרד הבריאות שהולכים להחזיר את הסקר הסרולוגי ולהעצים אותו ברמות גבוהות מאוד וזה דבר חשוב. הנושא של מחלימים הוא דבר חשוב. הנושא של שימוש בבדיקות של 72 שעות, זה דבר חשוב כי אנחנו בניהול סיכונים. שלושת האלמנטים האלה, אלה הסיכונים הכי נמוכים שקיימים שאותו אדם בשלב זה יכול להידבק או להדביק. אנחנו יכולים לשחרר מיליון אנשים, לא לשחרר אותם לגמרי מחובת המסכה או מדברים קולקטיביים אבל יכולים לשחרר את המשק, יכולים לפתור בעיות במוסדות חינוך, בבתי עסק, בבתי מלון.

צריך כאן רק לחשוב מחוץ לקופסה. לא רק לריב עם הקורונה ולנסות לנצח אותה, שזה דבר אחד, אלא גם מה שנקרא לאגוף אותה ולדעת לחיות עם הדבר הזה ולמצוא את הפתרונות הנכונים. לכן אנחנו נמשיך, אנחנו ננדנד, אנחנו נהיה קשים, לפעמים קצת מפחידים אבל בסוף ענייניים וחושבים לטובת הכלל. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 18:25.